שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון.

לאור הצטיינותי היתרה בניהול הישיבה הקודמת ביקש ממני יושב-ראש הוועדה לנהל גם את הדיון הזה.

שנסיים היום, להכריע במחלוקות ולהעלות את הצעת